השעה היא 09:00, ואנחנו דנים בהצעה לסדר בדיון מהיר של חברי הכנסת אופיר כץ,

אופיר סופר ואחמד טיבי, בנושא פגיעה משמעותית בבריאות הלב של תושבי

את צודקת,

אבל מאחר ואופיר הוא אחד מהיוזמים הראשונים ואנחנו הצטרפנו אליו, אז בבקשה.

קיבלתי רשימה - - - לא, אופיר הוא הראשון. אה, סליחה, זאת טעות שלי, ראיתי מופיד.

אני גיליתי עכשיו

את ועוד הורים רבים אומרים בדיוק את מה שאת אומרת,

אני משתתפת בצער של כל ההורים. במקום לשבת בשולחן המשא ומתן חוגגים ברחבת הריקודים, אז כנראה אין באמת מי שיפתור את

אז יוצאים לפיילוט של ארבעה מקומות שבהם השתמשו בחידוש הזה, הוא נקרא TAVI ובאופן מפתיע,

אנחנו רואים שוב שאת הצפון

המכתב שאני קיבלתי זה שלושה מקומות שבהם יהיה הפיילוט הזה, זה יהיה במרכז, בפריפריה נשאר אחד וזה לא בצפון, ואני רוצה לשאול שוב את משרד הבריאות על

עד מתי אנחנו נמשיך להילחם על זה שאנחנו צריכים לחיות,

כשווים למרכז? לא יכול להיות שאנחנו נמות שמונה אחוזים

אני רוצה לתת את רשות הדיבור לנציג של משרד הבריאות,

אני מבקש שתעלו גם אחרי זה את פרופ' ברהום,

אז ספציפית לגבי בית החולים העמק, אין שם מרכז לניתוחי לב,

יש כבר שלושה מרכזים שעושים TAVI בצפון,

זה אסור על פי ההוראות הבין-לאומיות של איגוד הקרדיולוגים ולכן אין פיילוט כזה. אסף ומאיר, או השניים האחרים שרשומים,

כמו שציינת קודם כשהיו לך כאבי חזה, זה באמת התקף לב חריף שבתי החולים כן יכולים לטפל בזה. פה מדובר על פרוצדורה מאוד ספציפית, אני רק אומר

5 אחוזים. עכשיו, אני אגיד לך שיש המתנה, אתה אומר שאין המתנה, אז אני אומר לך שההמתנה היא שלושה חודשים בכרמל, זה לא שבועיים,

אני רוצה להזכיר לאנשים שבינינו, שידוע שפעם צנתור לב לא היה ניתן לעשות אם לא היה לידו,

ואני כן ממליץ לפתוח את זה גם למרכז הרפואי לגליל. תודה.

אבל אתה אומר שההמלצה של איגוד הקרדיולוגים הישראלי היא כן לעשות פיילוט?

זה נוח לכם לשלוח את זה לקופות החולים כמו בכל המכשור הנוסף שלכם,

ראייה

או שצריך להפעיל לחץ על קופות החולים כדי שיפסיקו עם הסדרי בחירה. דה פקטו, זמן ההמתנה הממוצע ל-TAVI זה עשרה ימים.

אני זומנתי ספציפית לדיון בנושא של TAVI, ולכן אני לא רוצה להתייחס

אמרת שהמטופלים של העמק שצריכים את הטיפול של TAVI, מפנים אותם להרצליה? כן.

הם יכלו להפנות לפוריה, יש להם מרכז יותר קרוב. למה לא

יש גם חוק בבריאות וכולי. אפשר היה להציף את הארץ במכשורים ובניתוחים כאלה ואחרים בכל מקום ומקום,

אחרת יוצרים מה שנקרא "כשל שוק".

אתה יודע מה זה כשל אזרח? שהוא אומר לי שהוא מחכה לתור ל-MRI שמונה חודשים,

אני לא מדבר כרגע על MRI - - - אנחנו כן מדברים על זה, זה הכל ביחד. אני

אתם אוהבים להישאר באיזושהי בעיה ואף פעם לא לנסות באמת לפתור אותה, כמו שאפילו לגבי מכשיר אקמו מסכן בבית החולים הלל אמרתם שהם לא עומדים בתבחינים ובקריטריונים, במקום ללכת

הנה, היום בפוריה,

שלח לי מנהל בית החולים הודעה שביום אחד הם הצילו ארבעה אנשים במרכז שלהם לצנתור מוח. אז

5 אחוזי תמותה, אל מול, באמת כמו שאמר פרופ' ברהום, גם לנו יש את המספר ואפילו מספר גבוה יותר של עשרה אחוזי מתים בהמתנה, כי הם אנשים מבוגרים,

ובהמתנה של שלושה חודשים בהחלט יכולים

אז מה חסר לכם בעצם בבית החולים בשביל שתוכלו לטפל בדרך הזאת? תראה, הזכרת בדיוק את הסיפור של צנתורי המוח שהזכרת, בפוריה ובברזילאי. מה שהיה מקובל הוא שלא מבצעים את הפעולה הזאת שאין בו גיבוי נוירו

כשאומרים מיטות, מה זה אומר כשאומרים מיטות? זה אומר הצוות

השאלה היא האם יש לכם את מה שצריך בשביל זה? תהליך פתיחת מיטות במדינת ישראל הוא תהליך מאוד סדור וידוע. מעבר לתוכנית המיטות שמחלקים על פני החמש

מישהו צריך להיות אחראי על מהלך מהסוג הזה. אני שירותי בריאות כללית, אני חונה תחת הרגולטור. מה שהולך בין האיגוד למועצה לבין חטיבת הרפואה במשרד

על כל הדברים האלה משרד הבריאות צריך לחשוב ולתכנן אותם בצורה הנכונה כדי לעזור לקהילה בצפון להגיע ולהיות בחוד העניינים, ולקופות החולים לתת את השירות המתאים והנכון בזמן, במקום, ובעיתוי הנכון. אבל אני מקווה שאתם לא מסירים את האחריות מכם, כי שוב, אני חוזרת ואומרת שיש לכם גם חלק מאוד גדול גם בהסדרי בחירה, גם בניתוב תורים וכדומה. בנושא של הסדרי בחירה, בחירת בית החולים איפה לעשות את ה-TAVI, זה נושא שהרגולטור הוא האחראי על הנושא הזה, וזה משרד הבריאות. לא ייתכן שמשרד הבריאות הוא הרגולטור של בתי החולים והוא הרגולטור של קופות החולים. אני מצטער כי אני עכשיו נכנס לתחום שאסור לי להיכנס אליו, אני לא רוצה לדבר על הנושא הזה, הוא נושא מסובך מאוד. אני מדבר כרופא,

מבחינה רפואית, אני כקרדיולוג אצא קצת מהתחום של TAVI ואני אגיד לכם שבעיה יותר קשה היום בקרדיולוגיה היא בעיית האבחנה של אי ספיקת לב. חולים שהיום מאריכים חיים כחולים קרדיאליים, כולם מתנקזים לתחום אחד שנקרא אי ספיקת לב. אי ספיקת לב זה שירות שצריך להקים אותו בכל מרפאות הקהילה, הן בכללית, הן במאוחדת, הן בלאומית, וכמובן במכבי. אנחנו, במכבי, עשינו את זה במשך הרבה שנים. פתחנו מרפאת אי ספיקת לב בצפון, בכרמיאל, פתחנו מרפאת אי ספיקת לב גם בנצרת, ואנחנו רוצים עכשיו לחדש את זה. זאת פעילות מאוד חשובה לתת מענה לחולים הסובלים ממחלת אי ספיקת לב, כי רוב החולים הקרדיאליים היום הם מתרכזים באבחנה הזאת. יש לי הרבה משאבים, וזה הרבה כסף וכל הדברים האלה.

אני רוצה לסכם את הדיון, אבל קודם שתי דקות לד"ר סיגל ספקטור שרצתה להתייחס גם, ואז אנחנו חייבים לסיים. תציגי את עצמך

שמי ד"ר סיגל ספקטור, אני מייצגת אספקט קצת שונה שדיבר עליו הרופא הקודם. אני מייצגת חברה רפואית שנקראת ארינטה Arineta, אנחנו חברה ישראלית שמפתחת ומייצרת לכל העולם סורקים לאבחון בעיות לב. הסורקים האלה מסוגלים לתת אבחנה מוקדמת ולחסוך צנתורים דיאגנוסטיים, והם גם חיוניים לפרוצדורת ה-TAVI, בגלל שהיום לפני כל TAVI עושים סריקת CT, חולה לא נכנס לפרוצדורה בלי סריקת CT. אני לא צריכה להרחיב כמה הפרוצדורה הזאת עלתה בעשור האחרון. הסורק הזה מאושר בארצות הברית, באירופה, בארץ, הוא היה מותקן בבית החולים כרמל שלוש שנים עם תוצאות מצוינות.

אנחנו לא מצליחים להגיע למצב שבו אנחנו מנגישים אותו לרופאים ולאוכלוסייה בארץ, כתוצאה מזה שהרישיון הוא רישיון CT ולא רישיון CT קרדיאלי, מה שגורם לזה שגם בפריפריה הצפונית, שבה גם אני יושבת, וגם בפריפריה הדרומית, החולים עוברים צנתורים דיאגנוסטיים ומחכים הרבה זמן לאבחנות לפני סריקת TAVI, במקום שיהיה להם סורק קרדיאלי במחלקה שמקצר ומוריד עלויות בצורה מסיבית, כי צנתור דיאגנוסטי יקר בסדרי גודל מאשר סריקת CT אבחונית. תודה רבה. כאן אני רוצה לסכם.

כל דיון בערך יש לנו ויכוח בין משרד הבריאות לבין קופות החולים לבין בתי החולים, אז גם הדיון הזה, בסופו של דבר, המהות שלו הוא בין לבין לבין. אני רוצה לפנות למשרד הבריאות כאן, שיבדקו שוב את הנושא של הפיילוט. אני מבינה שיש איסור של האיגוד האירופאי, אבל יכול להיות, כמו שאמר חה"כ מופיד, שאנחנו בכל זאת חיים במדינת ישראל, ואפשר לחשוב על פתרון כלשהו, אולי יותר מורכב, אולי להביא רופאים מסוימים שיכולים לתמוך בזה וכדומה. שוב, אני מאוד ממליצה למשרד הבריאות לבחון את הסוגייה הזאת, כי לפחות לפי מה ששמענו, זאת פעולה מאוד נחוצה עם שיעורי תמותה נמוכים, ואולי חשוב לעשות את הפיילוט הזה ולבדוק האם אכן הסיטואציה הזאת היא אפשרית. תודה רבה, ואני סוגרת את הדיון.